אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. 19 באוגוסט 2020, כ"ט באב התש"ף. הנושא: דיווח שר התקשורת על דחיית התחילה של חלק מסעיפי החוק עד ליום 31 בינואר 2021 בהתאם לסעיף 57(ג) לתיקון מס' 11

ואחרי הסעיף של הדחייה מתחבא עוד סעיף שאומר שאם לא יתקיים התנאי המוקדם שעניינו חתימת הסכם קיבוצי בנוגע לתנאי ההעסקה של העובדים בחברת דואר ישראל ובחברה בת, ו"נוכח שר התקשורת כי בנסיבות העניין ראוי לשנות את היום הקובע, רשאי הוא על אף האמור בסעיפים הקודמים לקבוע מועד אחר בצו באישור ועדת הכלכלה". כלומר כל מה שהוא היה צריך לעשות זה לבוא לכאן עם צו לא על דיווח אלא על קביעה של מועד אחר. הדבר הזה לא נעשה במשך שמונה שנים, לצערי. אז את הפארסה הזאת כדאי לסיים ולהביא לכאן תיקון חקיקה, כפי שאמר היושב-ראש. הזכות הזאת נפלה במשמרת שלך. כן, נסיים את זה. חברים, תודה רבה, הסיכום ברור. המפגש הבא בנושא הזה יהיה עם הצעת חוק ממשלתית סדורה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:35.